הנושא על סדר היום, פרק כ"ה (שונות) למעט סעיפים 96(2) ו-97 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. בבקשה, מי הנציג שמסביר את זה? בוקר טוב. התיקון שאנחנו מציעים כאן יאפשר לחשב הכללי במשרד האוצר, הוא אחראי על כל הרכש הממשלתי, לייבא בעצמו או באמצעות מינהל הרכב הממשלתי לשימוש המדינה. היום המדינה הלכה למעשה קונה את כל כלי הרכב לשימוש שלה לצי הרכב הממשלתי שמונה כ-5,000 כלי רכב, עם רכש של בערך 2,500 כלי רכב בשנה, כל הרכש הזה מבוצע באמצעות יבואנים. אנחנו מציעים כאן שהחשב הכללי יוכל לקבל רישיון יבוא ממשרד התחבורה ליבוא כלי רכב בעצמו בלי המגבלות שקיימות היום ליבוא על ידי המדינה בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. מה המגבלות שקיימות היום? היום המגבלות הן שהרכב אינו מיובא על ידי יבואן, הדגם, שזה נועד לשימוש מיוחד שאין לו מענה אחר, ויש עוד סעיף סל שזה בתנאים נוספים שקבע המנהל במשרד התחבורה, סעיף סל כזה שלא ברור מה התוכן שלו. לא,

בעצם סעיף 31 לחוק רישוי שירותים מונה רשימה של גופים נוספים שרשאים לייבא כלי רכב ודווקא התנאים האלה, אני חושב שיש שם רשימה של שמונה גופים שיכולים לקבל רישיון, חלים אך ורק על מינהל הרכש הממשלתי. זה גם לא נכון שזה מינהל הרכש הממשלתי, לכן אנחנו מציעים כעת לתקן את זה לחשב הכללי. זה יאפשר גם לחסוך כספי ציבור בכך שכלי הרכב ייובאו ישירות על ידי המדינה ולא יירכשו דרך היבואנים, שהם גופים שפועלים למטרות רווח, וגם במקרה שבו יבואן לא מייבא דגם רכב מסוים, שיש לו צורך בצי הרכב הממשלתי, אז החשב הכללי יוכל לייבא אותו בעצמו. מה, אתם מתחרים ביבואנים עכשיו? אני לא חושב שזה עניין של תחרות, היבואנים הם חברה עסקית שפועלת למטרות רווח והיא מוכרת כלי רכב למטרות רווח, זה עסק,

הכול בסדר, הם פועלים, אנחנו המדינה יכולים לרכוש כלי רכב לשימוש צי הרכב הממשלתי, כאמור הוא מונה כמה אלפי כלי רכב, אני לא חושב שיש פה עניין של תחרות. בהיבט של שמירה על כספי ציבור אנחנו יכולים ככה לחסוך את רכיב הרווח של היבואנים, לרכוש את כלי הרכב בעצמנו, לחסוך כספי ציבור וגם לרכוש כלי רכב שיבואנים לא מייבאים וייתכן שיהיה להם צורך בצי הרכב הממשלתי. יש כוונה לעשות את זה בעוד תחומים? כי פתאום הבאתם מהרכב יבוא. המדינה משתמשת בהרבה דברים מיובאים, יש עוד כוונות להיכנס לעוד תחומים חוץ מהרכב? אני לא מכיר. אנחנו אחראים על מינהל הרכב הממשלתי. כמה רכבים אתם מתכוונים 15,000. בדברי ההסבר הם אומרים שצי הרכב מונה 15,000 רכב. צי הרכב מונה כ-15,000 רכבים, מתוכם 9,000 רכבים של משטרת ישראל, 1,000 של כבאות, 1,000 של שב"ס והשאר של משרדי הממשלה השונים, כולל שרים, סגני שרים וכו'. לשאלה שנשאלה כאן, אנחנו לא מכירים איזה שהוא אגף אחר או רצון אחר לעשות דבר דומה. זאת אומרת זו יוזמה שלכם, של מינהל הרכב?

אני אגיד דבר נוסף, אנחנו מדברים על יבוא, או רכש, היום אנחנו הרי רוכשים מהיבואנים משהו כמו 2,500 רכבים בשנה מתוך משהו כמו 400,000 רכבים שמיובאים למדינת ישראל בשנה, כך שאנחנו בהקשר הזה מאוד קטנים בהשפעה שלנו בהקשר הספציפי הזה. עוד דבר אחד שלא נאמר כאן זה שישנם יבואנים כאלה ואחרים שמחליטים מסיבות לגיטימיות שלא להגיש מועמדות למכרזים של מינהל הרכב הממשלתי ואז היום, לפי הנוסח הקיים, אנחנו מנועים מלהציע את הרכבים הללו לשרים, סגני שרים, עובדי מדינה וכו'. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לשנות, מכיוון שאסור לי לרכוש אותם. היום הנוסח אומר שאם הדגם הספציפי מיובא על ידי יבואן לארץ לי אסור לקנות אותו. לא שאסור לך, שהם ממתגים את הרכב מעל סכום מסוים. רק על העניין הזה או שאתם הולכים לחסוך גם כסף פה בתקציב? ודאי וודאי. אנחנו מניחים שלאור העובדה שאנחנו הולכים לקנות מהיצרן ישירות אז אנחנו נוריד כאן פערי תיווך,

כמו שאמרתי, זה לא השיקול היחידי. וגם המחיר יפורסם? גם הציבור יוכל לראות? נגיד אתם קונים סוג רכב מסוים ב-20% פחות מהמחיר שמקבל את זה הצרכן הציבור יוכל לראות את זה? אני מניח שאם וכאשר זה יקרה אז אנחנו נשמח להראות שחסכנו כסף למדינה, כמו כל דבר אחר שהחשב הכללי עושה. אני רק רוצה לציין לגבי נוסח החוק היום, שבעצם הוא קובע תנאים שדי בלתי אפשרי לעמוד בהם. התנאי הראשון הוא שהרכב מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידת סמך שלו, בסדר, ונועד לענות על צורך מיוחד, גם זה סעיף סל כזה שלא ברור מה המשמעות שלו.

בדיוק, זה לא ברור, זה נוסח החוק. מה זה צורך מיוחד?

הרכב זה לנסיעה רגילה. אבל זה נוסח החוק היום, זה מה שאנחנו מבקשים לתקן. אולי הכוונה עוד נושא. למה לא תייבאו את הרכבים האלה גם לגופים אחרים, כמו למשל רשות החברות, מכבי אש, מגן דוד, כל הדברים האלה? מכבי האש בתוכם, 1,000 רכבים שלהם שם. מכבי אש בפנים, הם קונים. יש פה תחרות עם השוק החופשי. זה קצת בעייתי, אבל אין לי בעיה לראות איך זה מתקדם. אלה מספרים מאוד קטנים, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על 2,500 רכבים. אמרתם 5,000 בשנה.

צי הרכב הממשלתי הוא 15,000, 5,000 מתוכו זה משרדי הממשלה, אנחנו כל שנה קונים דרך היבואנים, המצב הקיים היום,

כ-2,500 בשנה, מתוך 400,000 רכבים שמגיעים למדינת ישראל דרך היבואנים. 5% בערך. ההשפעה, אני מניח ושוב, אף אחד לא אמר שמחר אנחנו נעבור - - - ומי יטפל ברכבים האלה? איזה מוסכים מטפלים בזה? הרשמיים, הם מחויבים. גם המורשים וגם כלליים. המורשים מחויבים לפי חוק לטפל בזה. אבל הם לא מייבאים דרכם. אז מה, הפכתם להיות יבוא מקביל? זה מה שאתם אומרים?

אתם מתכוונים להיות אתם היבואן או לפנות גם לחברות פרטיות של יבוא מקביל? הרעיון הוא כרגע לבטל את ההגבלה שיש עלינו מלייבא ישירות נקודה. אחר כך מה שאנחנו נעשה זה בהתאם למשאבים, בהתאם למה שאנחנו נגלה לחיסכון לציבור וכו' וכו'. האופציה של לרכוש מהיבואנים עדיין קיימת ותהיה ואני מניח שהיא עדיין תהיה רוב הרכש שלנו. אין עמדה של היבואנים? מעניין. לא, יש מוכרים, הם לא מוכרים. המדינה היא קניין ענקי, זה יכול להיות בכל תחום של יבואן.

אם הם הולכים לקנות, לדוגמה סקודה מסוימת ויפרסמו שזה עולה רק 100,000 שקל זה דופק להם את כל המכירות. אמרתי, הם מתחרים בשוק החופשי, זו הבעיה. הם ירצו להתגאות בזה שחסכו. אני לא יודע אם הכול שוקלל, שנות האחריות שהיבואן נותן, הצרות שנופלות על היבואן. עם כוח הקנייה שלהם הם משאירים ליבואנים המקומיים, לטעמי, מעט מאוד כסף. שם הרווח הוא מאוד נמוך ליבואן,

אני גם בטוח שיהיו הסכמים שההם יקבלו עמלות, אז זה לא יהיה כזה יש בעיה עם זה שאתם מתחרים בשוק החופשי, זה נוגד את כל הדוקטרינות הקיימות.

היבואנים באים ומחליטים מה יהיו הדגמים שיהיו לרכבי מדינה ואז אם הם רוצים זה הם אומרים: אנחנו לא מביאים את הדגם הזה בכלל. הבנתי, על זה אין ויכוח שזה דבר שצריך לטפל בו. אבל הצד השני, המדינה היא קניין ענק, אין לזה גבול. כל יבואן, המדינה יכולה לבוא ולהגיד: אוקיי, לא תיתן לי מחיר טוב אני עכשיו אייבא את זה לבד. אם זה כמנוף לחץ זה לגיטימי. אבל זה יכול להיות דווקא ניסיון מעניין. טוב, אני מקווה שתצליחו בעניין הזה. גם דיברתם על רכבים מיוחדים, כשאתה מדבר על רכבים מיוחדים אתה מדבר על מספר מועט, אז אתה תחזיק בשבילם חלפים ותיקח אחריות של יבואן? אנחנו בכל מקרה לא מתכוונים להקים מוסכים וכו', אלא להתבסס על השוק.

אם אתה מביא רכב שלא קיים, שהיבואנים לא מביאים, אתה תהיה מחויב בחלפים. הם אמורים לטפל בזה, זה היבואן הרשמי. באינטואיציה שלי אני פחות נלהב מהרעיון שלכם, אבל היום המוסכים המורשים מחויבים לטפל ברכבים שביבוא מקביל. יבואן ישיר, חבר הכנסת טופורובסקי, מחויב לטפל ולממש אחריות ביחס לרכבים מתוצר שהוא מייבא. זה לפי החוק. אבל אם תייבאו עכשיו רכב שהוא לא מייבא? טוב, אני מניח שזה לא יקרה. אתם לא תביאו דגמים מיוחדים שאין במדינה,

הם אמרו שכן, זה מה שהצגתם. לא, נתנו לזה מענה, אני אסביר. בואו תציגו את ההסדר בכלל שאתם מציעים. אני אסביר. כבר היום בנוסח הנוכחי של חוק רישוי שירותים בענף הרכב יבואן ישיר מחויב לתת שירותי תחזוקה לכל רכב שמיובא לארץ מתוצר מסוים שאותו יבואן ישיר מייבא. לכן דרך אגב גם אנחנו כשאנחנו קונים רכבים אנחנו לא קונים ואז דואגים לשירותי התחזוקה, יחד עם מכרז הרכש יש מכרז תחזוקה והעלויות - - - לא, אבל איך אתם מתגברים על העניין של הסכמי הבלעדיות? אתם רוצים עכשיו לייבא וולוו,

ויש ליבואן כאן הסכם בלעדיות עם היצרן, אתם תקבלו אישור? אתם תכריחו את היבואן לתת לכם אישור לקנות?

רישוי שירותים במקצועות בענף הרכב חל איסור על הסכמי בלעדיות בין היבואן הישיר ליצרן. כן, אבל זה מה שקורה. הוא יקבל את העמלה שלו. אתם עושים צחוק או מה? אז על מה חוק יבוא מקביל? זה בגלל שיש להם הסכמים ישירים עם היצרן. על מה אתם מדברים? מה זה לפי החוק אי אפשר? בפועל כל היבוא המקביל נובע מזה שיש דבר כזה.

הם יקבלו את העמלות שלהם, היבואנים, וזה מה שאני אומר, שהפער במחיר כבר לא יהיה כזה גבוה. אבל איך הם עוקפים את ה היצרן לא ימכור להם.

הם יילכו ליבואן, יגידו לו: אתה חייב להגיד לו למכור? המדינה עושה דבר שאחרים לא יכולים לעשות? אני אגיד לכם את האמת, זה לא מוצא חן בעיניי,

אבל אני אלך איתכם, למרות שהוא בעייתי מאוד, גם התחרות בשוק החופשי של המדינה, גם הנושא שאתם תכריחו את היבואן לאשר לכם אצל היצרן למכור. ומה עם המכס? אתם לא משלמים מכס.

מסים אתם משלמים? לא, באמת, זה לא מצחיק. אני שואל שאלה.

היום היבואנים המקבילים עובדים בצורה הזאת. היום יש יבואן מקביל של טויוטה, איך הוא עובד ואיך הוא מייבא? יש להם פטור, אתם לא משלמים 20%. אני רוצה להתייחס. בוודאי שאנחנו לא מתגברים פה על חובות מיסוייות כאלה ואחרות ככל שהן חלות, גם בנוסח החוק אין הוראה על עניין התגברות על שאלות של מיסוי או דברים כאלה. לעניין התחרות, שוב, אני לא חושב שיש פה פגיעה בתחרות או משהו כזה. דבר ראשון, אנחנו,

מדברים פה על חיסכון בכספי ציבור. אני לא חושב שיש איזה שהיא חובה או זכות בדין ליבואנים שהרכש של המדינה יהיה דווקא מהם לצורך שמירה על שורת הרווח שלהם. קודם כל בוודאי שכן. מה זה, זה לא אזרחים זרים. אדוני, אתה מתאר אותם כאויב המדינה.

זה כלכלה ומותר להם להרוויח ואם מדינת ישראל תתרום לרווח הזה, מצוין. מה קרה? שלכולם תהיה פרנסה. גם למה אתם לא עושים את זה בדברים אחרים? למה רק על רכב? הרי לא תסיימו רק ברכב, אתם תמשיכו בדברים אחרים גם כן. זה מה שיקרה, זו התחלה, סנונית ראשונה. מחר תרצו מכונות ניקיון אז תעשו לבד? אני לא מכיר שהיום יש הגבלה על מכונות ניקיון בהקשר הספציפי הזה. ההגבלה קיימת על רכב. לא, אתם לא מייבאים אותן, אתם קונים מיבואן מפה. אני לא יודע מה מינהל הרכש עושה בהקשר הספציפי הזה, אבל למיטב ידיעתי, כמישהו שהיה בעבר במינהל הרכש, הם יכולים לייבא אם הם ירצו.

אם הם באים בשם מדינת ישראל ליצרן אין יצרן בעולם שיגיד להם שהוא לא רוצה למכור להם, אבל הוא ידבר עם המפיץ פה והם יגיעו להסדרים ביניהם והם יעמיסו את הרווח וייצא חיסכון קטן. באינטואיציה שלי אני אומר שזה לא נראה לי כזה רעיון גדול, לא יודע אם יש לכם איזה נתונים, מה תחסכו,

אם עשיתם בדיקות ראשוניות. הייתי מצפה שהיבואנים יתנגדו אם זה היה כזה בלגן. אתה רואה מישהו הולך נגד המדינה? חברים, המספרים הם מאוד קטנים. הם יודעים שהיצרן לא ימכור להם בכלל. לא,

אבל יכול להיות שיעמיסו את העמלה, היצרן יעלה את המחיר למדינה. אבל אנחנו קונים במכרזים. איזה מכרזים? אתה קונה ישירות מהיצרן.

היום טסלה באמת זה דרך יצרן. אין יבואן. נכון, אני לא יכול לקנות היום. איזה מכרז? מה, הם יעשו מכרז ליצרנים בחו"ל? כל התקשרות תהיה לפי חוק חובת המכרזים. אם יש חובה לעשות מכרז, אם יש פטור ממכרז. איזה מכרז אתם תעשו? אני חושב שאתם צריכים למשוך את הידיים שלכם מהרעיון הזה, אלא אם באמת תציגו משהו יותר מפורט, סכומים, מה אתם חוסכים, איפה האחריות שאתם תעשו. זה לא כזה פשוט. ואני באופן עקרוני נגד לפרק פה עסקים במדינה. תשמרו עליהם ותתמכו בהם ותוציאו את המחיר הכי טוב שאתם יכולים ויופי ותודה רבה לכם.

היום יש יבואנים שלא מעוניינים להשתתף במכרזים שלנו, וזה בסדר, אלה החלטות עסקיות שלהם, אנחנו צריכים את האופציה במידה שיהיה צורך לרכוש את הרכבים האלה ישירות מהיצרן. רק על זה מדובר כאן. המספרים הם נמוכים מאוד, כמו שאמרתי. אני לא בטוח שיש חיסכון גדול פה. המספרים הם נמוכים מאוד ואין פה שום פגיעה. אם הייתה אני מניח שהם היו כאן והם לא.

בשלב הזה, מבלי שאנחנו שומעים עוד יבואנים ועוד אחרים שאולי לא כל כך מודעים לבעיה אני אומר לך שאם תהיה הצבעה אני לא אהיה בעד.

כן, בכלל לא קיבלנו הערות ציבור על החוק הזה. הם לא יילכו נגד המדינה. איך אתם קובעים איזה רכב אתם מחליטים לייבא?

הם יעסיקו מומחים, יועצים, והנה ניפחנו עוד מחלקת רכש, עוד קניינים למדינה ובסוף ייתנו לך את השורה הסופית שחסכנו על הסובארו 5,000 והקמנו בשביל זה הר של פקידים. כבוד היושב הראש, על דבר כזה אנחנו לא נצא. קודם כל אנחנו תומכים בהצעה של החשב הכללי, אבל כמו כל דבר יש יתרונות וחסרונות. יכול להיות שיתרון מסוים זה שלקוח גדול כמו החשב הכללי יוצא מהשוק ולא קונה מהיבואנים, יכול להיות שזה יפחית את הסבסוד הצולב בין הלקוח הגדול ללקוחות הקטנים. זה פן מסוים. בפן אחר יכול להיות שמינהל הרכש - - - מה אתה אומר? קודם כל אתם צודקים בחששות שאתם מעלים. אני אלך על זה רק בהוראת שעה. נעשה הוראת שעה ונראה איך זה מתקדם ובעוד שלוש שנים תבואו. גם להוראת שעה, אני מניח שככה מתנהג השוק וככה מתנהגת הכלכלה, הם יקימו מִנהלת, המִנהלת הזאת תעלה הרבה כסף. מה עם הצבא?

אני לא חושב שיש צורך להקים מִנהלת. היום מינהל הרכב הממשלתי קונה רכבים עשרות שנים במכרזים שקיימים כבר היום - - - בין היבואנים הקיימים. ואתה לא צריך לנסוע לטובתם לחו"ל ואתה לא צריך לבדוק ואתה לא צריך לרוץ למשרד התחבורה. אז אם אתם תלכו לרכוש באופן - - - גם היום יש קשרים עם משרד התחבורה.

אבל אם אתם עכשיו אחראים על המכוניות ועל העסקאות, אז יהיה גם פקיד שישחרר אותם בנמל. חבר'ה, אל תציירו את זה שאתם מזמינים את זה באינטרנט ונגמר העניין, אתם תלכו להעסיק במנהלת כזאת עשרות אנשים. ככה כוח האדם שלכם לא יגדל. אני מצטער, אני לא רואה ביסוס כרגע לאמירה הזאת. גם הצעות בחוק ההסדרים, אם יש להם עלויות תקציביות של תקנים ודברים כאלה זה משוקלל מראש. פה אין עלויות של תקנים. אני רוצה להבין, הבעיה העיקרית זה הנושא של המחיר? בגלל זה אתם עושים את החוק הזה? זאת אומרת אתם חושבים שככה אתם תחסכו כסף? כן, התכלית - - - לא, הם אמרו שאי אפשר לקנות - - - לא, הם אומרים שהם עושים מכרז ואז היבואן מחליט לא לגשת אז הם לא יכולים לתת לעובדים במדינה את הדגם הזה. לעובדים ולשרים ולסגני השרים. זאת אומרת היבואנים קובעים איזה דגם. אז שמדינת ישראל תוותר. אני באתי לכנסת, ויתרתי על האאודי הנחמד שלי ואני מסתפק במה שהכנסת נותנת, מה קרה?

יש עוד ישנים, עכשיו כבר לא ניגשו. מה, צריך כל דגם? הסקודה של הח"כים, כולם ישנים? לא, הכנסת עובדת בנפרד ממינהל הרכב. אל תדאג, בסוף יחייבו את הכנסת לעבוד עם המדינה גם כן. לא, למה? זה מה שיקרה, בינינו.

זה בדיוק מה שיקרה. גם נסיעות לחו"ל, כשיש משלחת, אז רק לפי מה שקורה בעניין הזה. אנחנו דווקא עבדנו הפוך. משרד מבקר המדינה לאחרונה ביקש ו - - - אבל בוא תראה, כל דבר שהכנסת עושה מחייבים אותה לעשות לפי הממשלה. אז אנחנו עובדים טוב מאוד עם הכנסת והם עובדים בנפרד מאיתנו. בסדר, בוא נראה. זה כמו מד"א שהיו, אתם תתחילו לייבא ואתם תרצו ואז אנחנו נפנה למינהל הרכב לתקן לנו את האוטו?

לא, היום יש לכם חברת ליסינג ולהבנתי אתם מרוצים. אני אגיד לכם, החוק לא מוצא חן בעינינו, זה פייר אני אומר לכם, יש פה הרבה בעיות והשלכות שאתם לא ערים להן. אם יש חששות נוספים אנחנו פה כדי לענות. אבל אנחנו נעשה את זה רק בהוראת שעה, למרות שהיועץ המשפטי אמר לי - - - דוד, אני אומר לך, ככל שאני חושב על זה בדקות האלה שאני פה, למשל רכבי הצלה וכיבוי אש, יש המון ידע מקצועי שבין היבואן לבין היצרן למשל של מכונות הכיבוי. אני מודע לזה, הייתי במחלקת מבצעים בחיל האוויר, הייתי אחראי על הרכש הזה, אין לך מושג כמה הידע המקצועי הזה חשוב.

בגלל שהם טוענים שזה חוסך כסף למדינה נלך על זה, אבל אני אומר לך, יש המון בעיות וגם המון בעיות עקרוניות, המדינה הופכת להיות בעצם חלק מהתחרות במדינת ישראל נגד נראה לי מאוד משונה. כבוד היושב ראש, זה לא הרצון שלנו וזה לא המטרה. אבל זה מה שייצא, אתם מייבאים המון מכוניות. אתם לא מייבאים מכונית עכשיו כמו אדם שמייבא באופן פרטי מכונית, אתם תייבאו 5,000 בשנה. לא, 2,500 בשנה. 15,000 לחלק לשלוש שנים זה 5,000. אנחנו לא מחליפים רכב כל שלוש שנים, אנחנו מחליפים רכב בין ארבע לחמש שנים. איך אנחנו נוודא שאתם לא עושים מזה עסק? נגיד אתם קונים רכב, נשאיר את הדוגמה, ב-20% הנחה, אחרי ארבע שנים אתם רוצים למכור אותו אתם תמכרו את זה במחיר השוק.

אנחנו פועלים כמו חברת ליסינג אז יש הנחה מאוד משמעותית על הרכבים גם ככה, מכיוון שהם נחשבים פחות. אנחנו בדיוק כמוהם. אני רק מבקש להשלים את התשובה. המדינה היא לא עסק, היא לא גוף שפועל למטרות רווח. המדינה כשיש רכוש של המדינה שיוצא משימוש הדבר הנכון לעשות לטובת כספי ציבור זה למכור אותו. אני רוצה לשאול בהמשך לדיון שנערך כאן, היום החוק מנוסח, כפי שנאמר, בצורה - - - כלומר שהרכב צריך לענות על צורך מיוחד וכמובן שנדרש אישור - - - לא, זה ברור שצריך להוריד, מה זה צורך מיוחד? הם רוצים לייבא רכבים, זה הכול. איזה צורך מיוחד יש פה? נכון, השאלה איך יישמתם את החוק הזה עד עכשיו? לא יישמנו. לא רכשתם כלי רכב? מהנתונים של משרד התחבורה, אולי דוד יתקן אותי, לפחות בשנתיים האחרונות לא היה יבוא בכלל. החוק בתוקף מאוקטובר 2016. אנחנו לא מכירים. בשנים שלך אתה מכיר? בשנים של יריב הוא לא מכיר, גם אני כבר חמש שנים במינהל הרכב ואני לא מכיר חובה - - - החוק היום הוא בעצם אות מתה. בבדיקה שלנו בשנתיים האחרונות לא היה יבוא רכב מכוח סעיף 31(א)(4) ולכן אנחנו תמכנו בתיקון. שאלה נוספת לגבי הטיפול או המעטפת שניתנת לכלי הרכב המיובאים. יש היום בתוקף הוראת שעה מכוח חוק הרישוי שקובעת שחובת יבואן ישיר לטפל בכלי רכב מתוצר שהוא מיובא חלה רק על כלי הרכב שהם מסוג N ו-M, כלומר רכב נוסעים ורכב מסחרי. השאלה לגבי התנאים הנוספים שאתם מבקשים להסמיך את השר לקבוע, יש בכלל מבחינת נתח או אחוזים מבין כלי הרכב שאתם אמורים לייבא, יש כלי רכב מסוגים אחרים, אופנועים למשל? משאיות. לא, אבל זה נכנס, זה אין. ומה עם הצבא? אתם תהפכו להיות היבואן הכי גדול במדינה, דרך אגב. לצבא אנחנו לא רוכשים. לא, זה רק למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

אחר כך יבוא הצבא ויעשו תיקון. מה, הצבא לא יחידת סמך? זה לגבי יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, לגבי הצבא יש הוראות נפרדות לעניין יבוא, לא בסעיף הזה. משרד התחבורה, זה תיקון פה? רציתי תשובה לשאלה ששאלתי. מבחינת איזה רכבים מתכוונים לייבא זה משרד האוצר יוכל לתת את התשובה.

מה מבחינת המצב החוקי, מה המעטפת מבחינת תחזוקה ואחריות? מבחינת המעטפת שיש אז הוראת השעה בסעיף 253 היום מחייבת את היבואנים הישירים ביחס לרכיבים מסוג M ו-N, כפי שאמרת, רכב נוסעים פרטי ורכב מסחרי, ולא חלה על רכבים מסוג L,

שזה אופנועים, גרורים וטרקטורים, וככל שתהיה כוונה לייבא גם רכבים מהסוג הזה,

- - - טרקטורים גם אתם רוצים לייבא?

אני אומר ככל שתהיה כוונה אז יהיה אפשר - - - המשטרה צריכה אופנועים והם רוכשים למשטרה. אופנועים אני מניח שכן ירכשו. ברור, נו, הם יהיו היבואן מספר אחת בארץ. רק אני אשלים את התשובה. מה שאנחנו חשבנו זה להחיל את ההסדרים הקיימים כבר היום. הרי גם היום אדם יכול לייבא רכב מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר ואז חלות עליו הוראות יבוא אישי ויבואן זעיר, במקרה הזה לפי תקנות רישוי שירותי המקצועות בענף הרכב. אתם בדקתם אם העובדה שאתם מייבאים באופן ישיר תגרום לעליית מחיר של רכבים מסוימים, שהיבואן לא יכול להביא אותם? הרווח שלו יירד. בדקתם את הסוגיה הזאת? מישהו באוצר בדק את זה? אני אומר שוב, אנחנו מדברים על כמויות מאוד מאוד קטנות ולכן זה לא ישפיע.

אם אתם מחליטים לייבא, סתם לדוגמה, סוג אחד של רכב אז היבואן יפשוט את הרגל בתחום הזה. ברור, כי אתם מדברים על אלפי מכוניות. איך אלפי מכוניות? כלל הרכש שלי היום, על כל סוגיית - - - לא, אבל אתה עכשיו החלטת לנסוע רק באאודי,

אז היבואן של האאודי בעצם סוגר את הבסטה שלו. אבל אנחנו לא עושים דברים כאלה היום. אז אני לא יודע איך אתם הולכים להתנהג. בגדול צריך לבדוק, לכן אני לא מוכן שזה יהיה חוק קבוע.

שלוש שנים ושזה יבוא אחר כך עוד פעם אם הם רוצים להאריך אותו. שלוש שנים? הם הופכים להיות יבואנים, צריכים לעשות התקנות לרכב. עד שהם יקימו את המנהלת. חבר'ה, באמת, אתם לא תעשו את זה בכוח אדם הזה. אני חייב להגיד, אני לא חושב שיש מִנהלת. אתם תבנו מִנהלת. מה שיהיה זה שנפרסם מכרזים ואלה יהיו עוד מכרזים נוסף למכרזים הקיימים. וצריך להעיר שגם במסמכים של חוק התקציב, בהשלכות התקציביות, נרשם במפורש שלא תהיה תוספת תקציב בגין התיקון המוצע. זאת אומרת שכל הרעיון של הקמת מנהלת זה לא דבר שעומד על הפרק מבחינת משרד האוצר. חבר'ה, עם כל הכבוד לכם, החיסכון התקציבי בסדר, זה הדבר היחיד שמשכנע אותי, מעבר לזה יש המון בעיות שאתם לא ערים להן ואתם לא יודעים עוד איך זה יהיה. ניתן לכם צ'אנס, נקווה שזה יהיה לכיוון החיובי, מה אני אגיד לכם? מדד התחזוקה זה עוד מעט, נכון? מדד תחזוקה פוצל, זה לא על סדר היום. הכותרת מועתקת מהחלטת ועדת הכנסת שהחליטה על הפיצולים בכל התכנית הכלכלית. אני רק מבקש, מן הסתם זה כן משהו שידרוש היערכות ולימוד, לא מנהלת ולא תקנים. היערכות ולימוד אז אנחנו כן צריכים את זה לפרק זמן - - - בסדר,

אנחנו יודעים שבסוף תהיה תוספת עובדים פה, זה ברור. כרגע אין תוספת תקנים. בהחלטת הממשלה מציינים בפירוש מה תוספת התקנים. אנחנו מבקשים פרק זמן משמעותי. בסדר, הבנו, ההערות שלנו הן הערות. מי קורא? אני יכול להקריא. תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 96. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן חוק רישוי שירותים) בסעיף 31(א), במקום פסקה (4) יבוא: "(4) החשב הכללי במשרד האוצר או עובד שהוא מינה לכך, ובלבד שהרכב מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידות הסמך שלו, אם הרכב מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר גם לפי תנאים שקבע השר, אחרי כל מה שדיברנו יש הערות למישהו? אוקיי. אז זה הוראת שעה לשלוש שנים. שלוש שנים? אי אפשר פחות משלוש שנים. מה, תעשה הוראת שעה לחצי שנה? אדוני היושב ראש, אנחנו מבקשים פרק זמן להיערך וללמוד. באנו מהוראת קבע, אנחנו מבינים את האמירה של הוראת שעה, אפשר לעשות את זה לפחות חמש שנים, בשביל שבאמת זה יהיה משהו שאנחנו נוכל להתארגן ולהעלות את זה על המסלול? חמש שנים זהו, זה כבר בידיים שלהם. שלוש שנים זה לא פרק זמן מספיק להיערך וללמוד. ארבע שנים. כל הרעיון הזה, בלי מספרים, בלי נתונים, בלי רקע. שום דבר לא הביאו. מה ההשפעה של זה על השוק הפרטי, כלום. אתם החלטתם שאתם רוצים לקנות ואין פה עבודת מטה מסודרת,

רק על החיסכון התקציבי אנחנו נלך איתכם, בוא נראה שזה באמת עובד ואין לזה השפעות לא טובות בתחום של הסקטור הפרטי. סיימנו, כי אין הצבעות. תיתן מועד להסתייגויות ונראה מה יהיה. כן, זה גם יופץ באופן מסודר. ומותר לכם לחשוב עוד פעם אם באמת זה ההכרחי העניין הזה. תשקלו גם מה ההשפעה של זה על השוק הפרטי. אני מבטיח שכל הדברים שעלו כאן יילקחו בחשבון. הישיבה ננעלה בשעה 09:37.